צוהריים טובים, מכובדיי, ברוכים המתכנסים.

תודה על הצטרפותכם, נוספים ודאי

אנחנו מקיימים דיון בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות